היום יום שלישי, י"ט בתמוז תשפ"א 29 ביוני 2021. על סדר היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק,

הנושא הראשון: הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 51)